טובים, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה,

23 בנובמבר 2020. על סדר היום: תוכנית של 273 מיליון שקל ללימודי היי-טק יוצאת לדרך, בעקבות הצעה לדיון מהיר של חבר הכנסת אחמד טיבי, שאני מברכת את בואו לוועדה שלנו. רק אזכיר לפני שאתן לך לפתוח, חבר הכנסת טיבי, ב-15 בספטמבר

קיימנו כאן בוועדה דיון משיק וקשור בנושא עידוד תחום ההיי-טק בחברה הערבית. אני חושבת שהיה דיון טוב, הוא צריך להביא גם להתקדמות, כך אני מקווה, זה היה דיון כללי יותר והתפרסנו על תחומים נוספים מעבר להיבט של השכלה גבוהה ואקדמיה. לכן זה בהחלט מבורך שהיום אנחנו מתמקדים בהיבט הזה, לאור החלטת הממשלה מתאריך 18 באוקטובר שהיא תולדה של החלטת ממשלה מ-2017. בדיון הקודם נועם בוטוש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, הציג לנו נתונים שאמנם מראים שיפור ב-2018 לעומת 2012, אבל מה שעוד שיקפו הנתונים הוא שיש פוטנציאל רב בקרב החברה הערבית. פוטנציאל שלא מומש עדיין לגבי השילוב שלהם בענף,

באקדמיה ובמקצועות ההיי-טק.

מזמינה אותך לפתוח, בבקשה. תודה רבה כבוד היושבת-ראש, ולחברתי סונדוס סאלח שמתעניינת מאוד בנושא. ברוכה הבאה.

אכן הבקשה לדיון מהיר באה בעקבות ההחלטה להקצות 273 מיליון שקל ללימודי היי-טק. האוצר הקצה למל"ג עוד 140 מיליון שקל לתקציב הרב שנתי כדי להגדיל את מספר הלומדים לתארים מתקדמים, דרכם הם מקווים להגדיל גם את סגל ההוראה שיתמוך בקידום או בהעלאת מספר הלומדים לתואר ראשון. המדינה מקצה מאות מיליונים להגדלת מספר בוגרי התארים המתקדמים במקצועות ההיי-טק באקדמיה, בעיקר באוניברסיטאות. אני אומר בעיקר באוניברסיטאות כי פנו אלי ראשי מכללות שאומרים שהם מלמדים היי-טק, מקצועות שנלמדים גם שם והם רוצים את חלקם. חלקם ישתתפו כאן בזום. ההעלאה מטרתה גם להרחיב את הסגל

כדי שיוכל לתמוך בגידול העצום במספר הסטודנטים בתחום. זה לפי החלטת הממשלה. מדובר בצעד, כפי שאמרת, שהוא צעד למה שקרוי התוכנית הלאומית להגדלת כוח אדם מיומן בתעשיית ההיי-טק שהתקבלה ב-2017. מספר הסטודנטים בשנה א' במקצועות מדעי המחשב, הנדסה,

אלקטרוניקה,

מקצועות ההי-טק, קפץ בארבע השנים האחרונות ב-56% מול סטגנציה בשלוש השנים שקדמו למדידה. אלה נתונים שאני מביא מכתבה שפורסמה בדה-מרקר. המועצה להשכלה הגבוהה מעריכה כי בשנת הלימודים האקדמית שנפתחה, החלו 5,260 סטודנטים את שנה א' במקצועות ההיי-טק מול 3,310 בשנת הלימודים 2016-2015. לפי החלטה חדשה, מבקשים לעדכן את היעד ולהשלים את העלייה של 80% עד כדי 5,910. אין כאן ניסיון להתפשר על תנאי הקבלה של הסטודנטים, וזה חשוב, אלא לקבל תלמידים שהיו ברשימות ההמתנה בשל מגבלות המכסה.